אני פותח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. על סדר-היום: משבר בקרב עובדות המעבדות. אנחנו מדברים על דיון המשך, לוודא שבאמת הדברים האלה נפתרו. להבנתי, מעבר לכך שהופסקה השביתה, הנושא עצמו לא באמת טופל. כדי להתחיל ולשים את המסגרת לדיון, הייתי רוצה לשמוע את אסתר אדמון הנציגה של עובדי המעבדות. אחר-כך נמשיך לאוצר ולמי שצריך. אני רק אזכיר שהיו כמה בקשות שביקשנו ממשרד הבריאות וממשרד האוצר בדיון שהתקיים ב-12.8 סביב העניין הזה. קיבלנו את הנתונים של שכר עובדות המעבדה. אני חייב לומר שהם לא מלבבים. בניגוד למה שהאוצר אמר לנו פה שהם מרוויחים מצוין, כשאתה יורד לרזולוציות אתה מבין שזה כמו בבדיחה שפיל טובע בבריכה שממוצע העומק שלה הוא 20 ס"מ. זה שהממוצעים נראים לכם בסדר, בסוף כשאתה מסתכל איזה עובדים מרוויחים וכמה הם מרוויחים, אתה מבין שהרוב המכריע ממש לא עומדים במה שאמורים להרוויח עובדים בתחום הזה.

ספרי לנו איפה אנחנו עומדים. קודם כל, אני מברכת על שהזמנתם אותנו ועל העקביות והאכפתיות בכל מה שקורה בנושא המעבדות. אופטימיות אין לי. יש מחסור בעובדי מעבדה. הסקטור של המעבדות הוא סקטור שאין לו תקינה ולכן לא ניתן לכמת ולמדוד את כמות העובדים החסרים. במעבדות שאינן מעבדות קורונה היום אנחנו במשבר שלצערי ילך ויחמיר לקראת החורף. זה לא רק שלא מגייסים עובדים, גם לא מאפשרים לנו לגייס עובדים. כל המשאבים הולכים לכיוון קורונה. המעבדות האחרות, שהן המעבדות שיצטרכו לתת מענה בחורף לכל שאר המטופלים, יש לנו מחסור כבד בגיוס של העובדים. יש לנו תנודתיות שם. יש עזיבה של עובדים בגילאים מבוגרים בשל פרישה וגם כמובן שצעירים לא מגיעים למקצוע. אנחנו נמצאים בבעיה קשה. זאת בעיה שלא נראה לי שנצליח לפתור אותה עד החורף. אני חושבת שכל מקבלי ההחלטות נרדמים בשמירה. גם אם נקלוט היום עובד, כדי להכשיר אותו לתת תפוקה טובה בחורף, אנחנו לא נעמוד ביעד כדי להכשיר אותו ושיוכל להיות תורן בשעות היום והלילה ולתת מענה בשעות שהן אינן שעות מקובלות. עובד חדש שעכשיו מתלבט ללכת למעבדה פרטית באופן זמני בתקופת הקורונה, כמה הוא ירוויח שם יותר? אני חייבת להגיד לכם שהתחרות היא גדולה. הוא יכול להרוויח שם 120 שקלים ו-200 שקלים לשעה, תלוי מה המעמד שלו. הוא יעבוד שם רק 8 שעות. אין את המחויבות סביב השעון כמו שיש אצלנו. אני חייבת להגיד לך שאצלי במעבדה היו סטודנטים שסיימו את התואר שלהם והם הלכו למעבדות הפרטיות, למרות שכסטודנטים הם עבדו אצלנו. הם לא נשארו במערכת. מי שמגיע למערכת אצלנו זה עובד שרוצה לעבור את הסטאז' שלו ולעבור את המבחנים והמבדקים של משרד הבריאות כדי לקבל תעודת עבודה קבועה. הם נמצאים אצלנו ואחר-כך הם עוזבים. המתווה שהגעתם אליו מול האוצר, 35 מיליון שקלים תוספת, זה לא מספק אתכם בטווח הקצר?

זה כיבוי שריפות. הניסיון שלנו בסכום הזעום הזה זה לשמר את הגרעין. זו המטרה שלי ועל זה אנחנו בדיון עם האוצר, לשמר את הגרעין הקיים. אלה שהיום יכולים לשחרר לי 1,000 תשובות יום, חשוב לי לשמור אותם. התחרות והפיתוי הוא לעזוב את המערכת הציבורית וללכת החוצה. הם חשובים לי, זאת הבטן הרכה כיום. החבר'ה הצעירים שיגיעו אלינו, עד שהם יתנו לי את התפוקה ואת היכולת לשחרר תשובה באופן עצמאי בשעות הלילה, בשעות הערב או בשישי וחג, ייקח להם זמן עד שאני יכולה לתת לגוזל לעוף מהקן. כרגע, מאוד חשוב לנו לשמר. אנחנו כרגע במשא ומתן עם האוצר. האוצר חושב שצריך לחלק את הכסף הזה אחרת. אנחנו חושבים שכרגע חשוב מאוד לכבות שריפות כדי להחזיר את אמון העובדים במערכת ולשמר אותם לפחות עד אחרי החורף. אם אני מבינה נכונה, המטרה שלך זה לחלק את הכסף על פני כלל העובדים ולא רק מעבדות הקורונה? זה המאבק כרגע מבחינת המתווה? תראי, מעבדות הקורונה חתמו איתם הסכמים. היום עובד מעבדת קורונה מרוויח שכר מכובד. לכן יש יותר עזיבה לכיוון המעבדות האלה ויש גיוס עובדים לכיוון המעבדות האלה. אבל במעבדות האחרות אין גיוס עובדים וגם השכר הרבה יותר נמוך. במעבדות קורונה אתה עובד בצורה ממוגנת ובחדר ממוגן. במעבדות האחרות אתה מקבל נגיף חי בתוך מבחנות חיות ואתה צריך לעבוד עם חולים מאומתים של קורונה. זאת אומרת, שנכון עומס העבודה במעבדות קורונה הוא גדול כי כיום בכל מעבדה עושים 3,000 דגימות ביום, מה שקודם לכן לא היו עושים בכלל. במעבדות האחרות העומסים הולכים וגדלים. איך הם מצליחים לעשות 3,000 ביום? מה התפוקה שלכם, 1,000 ביום? תלוי. כל מעבדה יש לה התמקצעות משלה. יש מעבדה המטולוגית, יש מעבדה ביוכימית. כל מטופל מאומת לקורונה חייבים לקחת לו ספירת דם, קרישיות דם, בדיקת מלחים בדם. אסתר, אני רוצה לעשות סדר גם לחברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח וגם למי שנמצא בדיון בזום. בניגוד למעבדות שרק עושות בדיקות קורונה חיובי או שלילי, המעבדות שאנחנו מדברים עליהן, אם זה בבתי החולים ואם זה בקופות החולים הן לא מעבדות לקורונה. כל בדיקה, כל אחד שנכנס לבית חולים, כל בדיקה שמבצעים בקופת חולים, בסוף צריכה לעבור. אין טיפול שרופא יכול לתת לחולה החל מאונקולוגיה ועד דברים אחרים שעובדי המעבדות לא חלק מהם. זה מה שמסביר את הנתונים. והעומס שם פי כמה יותר גדול והרבה יותר קריטי. אני חייבת לחדד את הדברים. לדוגמה, בימים כתיקונים, באוגוסט יש רק 100 מטושים של משטחי גרון. בנובמבר, דצמבר, ינואר עד מדברת על 3,000 משטחי גרון לבדיקת שפעת. זה רק כמויות שהולכות וגדלות. גם מאומתי קורונה שאתה חייב לעשות להם בדיקות מעבר לבדיקות שבשגרה. אנחנו לא מדברים על החולים שבשגרה ועל חולים כרוניים. כל הדברים האלה הולכים וגדלים כאשר העובדים האלה צריכים לעבוד עם מבחנות של מאומתי קורונה עם נגיף חי. זאת בעיה כי אתה צריך להוציא אותם מהליין לבידוד. אני רוצה לשמוע את משרד הבריאות ומשרד האוצר שיסבירו לי איך הם הולכים להתמודד. מהדברים שלך עולה שלא פתרו את הבעיה. אם אני לוקח את התקציב שהוקצה למשרד הבריאות, קרוב ל-14 מיליארד שקלים לטובת נושא הקורונה, לנושא של המעבדות והבדיקות הוקצו 35 מיליון שקלים. אורלי מלכה ממשרד הבריאות ואחריה משרד האוצר. היא לא נמצאת איתנו בזום.

יתכן שיש דיון על המעבדות ומשרד הבריאות לא מגיע לדיון. אתמול היה מזעזע לראות שבבית חולים ברזילי במשמרת ערב יש רק איש מעבדה אחד.

משרד האוצר, בבקשה. תסביר לנו איך אין שום בעיה בנושא של המעבדות ושהן מרוויחות מצוין. לא, זאת כמובן לא האמירה. מהנתונים שהעברנו לוועדה, העברנו גם את הממוצעים שמרוויחים. אחת מהבעיות שיש זה נושא הקורונה שזה הזמני ויש את העניין הקבוע שהוא לאורך זמן וצריך לטפל בו. לגבי הזמני, כמו שאסתר אדמון אמרה, יש לנו מענקים שניתנים למאות עובדי מעבדה, גם בכללי, בקופות, בבתי החולים הממשלתיים שמגיעים בממוצע לאלפי שקלים עבור עובדים שמבצעים בדיקות קורונה. אלה מענקים שמוארכים כל הזמן. הם הוארכו כבר פעמיים ויוארכו שוב כדי לתת מענה לכמות הבדיקות העולה ולעמוס שהקורונה יוצרת. חוץ מזה יש לנו את נושא השכר הקבוע ועל זה אנחנו מדברים עכשיו. דיברנו על זה עם יו"ר ההסתדרות וכמובן עם אסתר אדמון והגענו לאיזה מתווה שהביא לכך שהשביתה הופסקה. אנחנו רוצים לסכם. אנחנו עמלים על סיכום הפרטים כדי להוסיף תוספת לכל עובד מעבדה שהוא כמובן לא קשור לקורונה ויישאר גם ביום שאחרי. כשאנחנו פותרים את הבעיות בשכר של עובדי המעבדה, אחד מהדברים שעולים מהנתונים של הממונה על השכר זה גם פערי השכר הגבוהים ביותר שיש בתוך הסקטור הזה. אנחנו מחויבים לפתור את אי השוויון הזה.

בין השאר, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו נותנים מענה לכל מיני בעיות שעולות בסקטור הזה. זה אי השוויון הגבוה יחסית גם ביחס לסקטורים אחרים במערכת. יש עוד דברים שעלו גם בדיונים של הוועדה כמו גיוס עובדים,

איך אנחנו משתמשים בסכום הזה כדי להשיג את כל אלה. כמובן, גם נותנים תוספת שהיא לכל העובדים מהראשון עד האחרון. תסביר לי איך אתם מתמודדים עם התחרות שבעצם הממשלה מייצרת אותה מול מעבדות כמו "my heritage". בסוף, אתם כממשלה משקיעים לא מעט בסטודנט כשהוא לומד במוסדות להשכלה גבוהה שמתוקצבים על-ידי מדינת ישראל כדי להכשיר אותו לנושא המעבדות. בסוף כשהוא יוצא, ואחרי שהוא עושה אולי חלק מהסטאז' שלו במעבדות הציבורית, הוא מסתכל ימינה ושמאלה והוא רואה שעובד מעבדה בגיל 62 עם 30 שנות ותק יצליח להגיע ל-90 לשעה. אבל ב-my heritage" הוא מקבל 120. תסביר לי למה בחור צעיר כזה צריך ללכת למעבדה ציבורית ולא לפרטית? אני לא מצפה שזה יהיה אותו דבר. בשוק הפרטי תמיד ירוויחו יותר ויש יתרונות אחרים בשוק הציבורי, אבל אי-אפשר להגיד שאם אני לוקח עובד צעיר בממוצע ותק של שעה כשערך שעה שלו בציבורי הוא בערך 33 שקלים ואילו בשוק הפרטי אתם כל מה שקורה כרגע במעבדות הפרטיות ממומן על-ידי מדינת ישראל ושם הוא מקבל פי 4. זה כבר לא פער קטן. בהקשר הזה אשמח שמשרד הבריאות יתייחס איך הוא מנהל את ההסכמים עם המעבדות החיצוניות שהוא נאלץ להוציא כדי לעמוד בעומסים. כמו שאמרת, אנחנו מנסים להסתכל על העלות והתועלת מהעבודה במעבדות הציבוריות כמקשה אחת. אם אנחנו מדברים על הזמני בתקופת הקורונה אז כמובן שנתנו מענה בדמות המענקים הייחודיים לעובדי הקורונה. זה קודם כל. הדבר השני, כמו שאמרת, היכולת שלנו להשוות שקל לשקל אנחנו לא יכולים לבצע את זה. מעבר לכך, יש בעצם סל של שיקולים שהם לא רק השכר, בין השאר האופק התעסוקתי, הביטחון התעסוקתי. במעבדת קורונה בשוק הפרטי יכול להיות שזה ייפסק בעוד חודשיים שלושה ועובד בממשלה יודע - - - אחרי חמש שנים עבודה בשכר של פי 4 הוא ירוויח כמו שהוא מרוויח אחרי 20 שנה בשוק' הציבורי. אתה לא עונה לשאלה של היושב-ראש. הפער הוא גדול מידי. אמרתי את זה גם בדיון הקודם שאתם צריכים לייצר תכנית אופק, גם משרד האוצר וגם משרד הבריאות יחד. לדוגמה ניקח את נושא כוח האדם בצבא. גם הצבא התמודד עם זליגה של קצינים טובים לעולם ההייטק ולעולם העסקים.

הרבה מאוד קצינים טובים הרוויחו הרבה יותר טוב בהייטק ובעסקים ובוחרים להישאר. הצבא יודע איך לשמר אותם בתכניות ייעודיות. אין תכנית כזאת למעבדות. זאת בדיוק הנקודה שהוא עונה לך, שבוא נבדוק מה משרד הבריאות מציע. אני חושב שהפתרון הוא בשילוב שלכם יחד עם משרד הבריאות. הכול לא מתנקז בסוף לשקל במשכורת. הוא גם מתנקז לשם. לא יכול להיות פער של פי 4. אתה יודע, אתה גם צריך לצמצם את הפערים בשכר וגם לתת דברים אחרים שאין במקומות אחרים. כרגע כאוצר אין לך פתרון לזליגה הזאת. כל מאות העובדים שמבצעים עבודה שקשורה לקורונה במישרין מקבלים תוספות של אלפי שקלים שנותנים מענה מאוד גדול לעניין הזה. ד"ר רותי שי ממשרד הבריאות, מנהלת המחלקה למעבדות. אני אתייחס. ברור לכולנו שהצורך בפתיחת מעבדות פרטיות לקורונה זה על רקע הפנדמיה והמגפה שרק הולכת ומתגברת. הצורך של בתי החולים והקופות לתת מענה גם לבדיקות נוספות ולא רק קורונה. העומס על בתי החולים והקופות הוא ברור. מעבדות הקורונה הפרטיות שנפתחו, "my heritage" ועוד שתי מעבדות שאמורות להיפתח בתוך חודש וחצי, בתקווה שיתנו סיוע למענה של המדינה לחורף ולחודשים הבאים. יחד עם זאת, צודקים אלו שאומרים שאותן מעבדות קורונה פרטיות לא בטוח שימשיכו לפעול אחרי מגפת הקורונה. זה ברור לנו ואנחנו לא בטוחים שבכלל ימשיכו את הפעילות שלהם. נכון שצריך לשמר את העובדים במערך הציבורי. צריך פה עבודה משותפת של משרד הבריאות והאוצר על-מנת שנקדם את הצעדים לשמר את העובדים. אנחנו מנסים לקדם דברים ברמת המשרד בעיקר בתקופה האחרונה. אני חושבת שהמעבדות קיבלו את המקום המרכזי בגלל הקורונה. צריך להמשיך ולעבוד על-מנת לשפר את תנאי ההעסקה. כרגע עושים מאמצים, יחד עם האוצר, ההסתדרות ומשרד הבריאות, על-מנת לשפר את תנאי העסקה של העובדים. אני לא כלכלנית ואני לא יכולה לתת פתרון. מבחינה מקצועית הצורך הוא ברור. אמרנו את זה גם בישיבה גם אצלכם וגם בוועדות אחרות של הכנסת. גם אז שאלתי ואני שואל שוב. מה התכנית של משרד הבריאות מבחינת היעד שלו לגבי מספר העובדים? נניח שמדובר בסדר גודל של 2,000 משרות של עובדי מעבדה והיעד שלי הוא בתוך 5 שנים להגיע ל-3,000. כדי לעשות את זה מעבר לשכר, אנחנו כמשרד הבריאות בונים להם תכנית כזאת וכזאת. יהיו להם שעות עבודה יותר נוחות, יהיו יותר משרות כדי שיותר יוכלו להיכנס לתוך המקצוע הזה. אנחנו מדברים על מקצוע שברובו ככולו מועסקות בו נשים. אם אני רוצה לשמר בתוך המערכת, צריך לאפשר לאישה גם לקיים את חיי המשפחה שלה. אם היא צריכה לעשות משמרות מסביב לשעון כדי להגיע למשכורת סבירה, בתוך השחיקה הזאת גורמת לעזיבת המקצוע. אלה דברים שאתם צריכים לקחת בחשבון. יש לכם תכנית כזאת? כרגע יש דיונים כדי לתת פתרונות בזמן הקרוב והמיידי. אתה צודק, צריך גם תכנית לטווח ארוך. לפני הקורונה היתה לכם תכנית כזאת? עוד בקדנציה של שר הבריאות הקודם, השר ליצמן, נכתבה תכנית של משרד הבריאות. לא הגענו ליישום. להבנתי, צריך לקדם את זה. אפשר להביא את התכנית הזאת לוועדה? כן. אסתר אדמון, בבקשה. קודם כל, אני שמחה להגיב ובמיוחד לדוקטור רות ישי. אין תכנית לא לעכשיו ולא לעוד 5 שנים קדימה. מתי תהיה תכנית? אנחנו ביקשנו זה לתת לנו אפשרות לקלוט עובדים, למרות שמאוד קשה לקבל. אנחנו לא מצליחים לגייס עובדים למעבדות האחרות כי כל העובדים שמצליחים לגייס לוקחים אותם לכיוון קורונה. מזניחים את המעבדות האחרון. אני רוצה לענות גם לאור. יש עומסים גדולים בעקבות הקורונה וגם לקראת החורף. למה לא להכניס גם את שאר המעבדות לאותם תקציבי קורונה כדי שהמעבדות האחרות גם יוכלו לגייס יותר עובדים, להתמודד מול דגימות עם נגיף חי ולהכניס יותר תורנים. לא יכול להיות שתורן אחד עובד כל הלילה על כמויות אדירות של דגימות. למה לא למשוך את השמיכה גם למעבדות האחרות. כיום הכול סביב קורונה אבל הקורונה היא גם במעבדות האחרות. גם שם יש בעיה. לא קיבלנו אישור לגייס עובדים למעבדות אחרות. גם אם נמצא עובדים אין לנו אישור כי כל המשאבים הולכים לכיוון הקורונה. אנחנו מושכים את השמיכה לקורונה ומזניחים את מאומתי קורונה ואת החולים האחרים שצריכים את המעבדות האחרות. אז מה הסטטוס של המאבק שלכם? איפה המגעים שלכם מול האוצר כרגע? כלום. משרד הבריאות הקים תכנית לפני 5 שנים. באמת ייאמר לזכותה של רותי ישי ושל ורד מדמון, שהן ישבו, הכינו שיעורים ובנו תכנית איך להביא את המעבדות למצב טוב. שום דבר לא נעשה מהתכנית הזאת ואני אשמח מאוד להעביר לכם אותה. כלום לא נעשה. לא דברים שיש בהם תקציבים וגם לא דברים שלא נדרש תקציבים. צריך רק יוזמה כדי לפתור את הבעיות האלה. כשהגיעה הקורונה היא למעשה חשפה את כל הקלפים. היא הראתה שאף אחד במשרד הבריאות לא עשה כלום במשך שנים. עכשיו אנחנו אומרים שנכון שהקורונה מאוד פופולרית אבל אין ברירה, צריך לפתור גם את הבעיות האחרות. יש תכנית, צריך רק לפתוח אותה ולשבת לראות מה העדיפויות של כל דבר ולנסות לפתור את זה. לצערי דברים באים אחרי ולא לפני. אנחנו כבר בספטמבר ואנחנו מדברים על החורף כבר חודשיים. אנחנו היינו פה בוועדות הקודמות שלכם. למה מחכים? הרי מעבדות וירולוגיה שיצטרכו לבדוק כמויות אדירות של משטחי גרון, מי יביא להם את כוח האדם הזה אם עכשיו לא נגייס אותם? מה יהיה בנובמבר? למה להגיע אחרי ולבכות אחרי על חלב שנשפך. למה לא להיערך לפני? זה תפקיד של משרד הבריאות אבל אני לא ראיתי שום שיתוף פעולה כדי למצוא דרכים שנגיע לחורף בצורה בטוחה. פה אני פונה לאור שוב פעם. בוא, יש בעיה במעבדות האחרות. גם הם חשופים לנגיף, גם להם כמות העבודה גדלה. בוא גם שם נחיל עליהם את הסכם קורונה כדי שגם שם נוכל לשמר את העובדים לפחות עד אחרי החורף. הרי זה לא הסכם קבוע. אור, מדוע לא תחילו את ההסכם על כלל המעבדות? הרי ברור שהעומס פורץ החוצה מעבר לנושא הקורונה. הקורונה מייצרת עומס עצום על בתי החולים בכלל, בטח בנושאים האלה. ההקצאה של המשאבים בהקשר הזה הם במסגרת תקציבי הקורונה ולכן הם מיועדים למעבדות שנעשה בהן בדיקת קורונה. על כל המעבדות, לרבות אלה שעוסקות בקורונה, אנחנו בעצם עכשיו מדברים על תוספת קבועה. על התוספת הזאת אנחנו מדברים במסגרת ההסדר האחר שזה לכל עובדי המעבדות ולעד. אתמול הסבירו לי איך נוספו מיטות לטובת הקורונה. לקחו מיטות ממחלקות פנימיות והעבירו למחלקות קורונה ואמרו שהוסיפו מיטות. לקורונה יש השלכות רוחב. הרי ברור שכתוצאה ממנה נוצר עומס עוד יותר גדול על המעבדות גם בתחומים אחרים. אתם חייבים להתייחס לזה. מה גם שאנחנו מתעדכנים ששר הבריאות עכשיו מבקש להכניס פאראמדיקים באופן מידיי לבתי החולים.

תחשבו כמה יצירתיות נדרשת כאן אפרופו השלכות רוחב. בכל מה שקשור לקורונה, גם בהקשר של המענקים, אנחנו נותנים פתרון נקודתי גם לאנשים שמגיעים ממעבדות אחרות. הכנסנו לתוך מודל המענקים גם אנשים שמגיעים ממעבדות אחרות ומתגברים בכל מה שקשור לקורונה, נכנסים בהחלט לתוך תגמול המענקים. צריך להגיד, כמו שרותי ישי ממשרד הבריאות אמרה, המגפה הזאת הביאה לקדמת הבמה - - - את מה שהזנחתם 10 שנים המגפה הזאת הביאה לקדמת הבמה. התזה של משרד האוצר ואגף התקציבים אומרת שמערכת בריאות שעובדת בתפוסה של 97% באופן קבוע היא יעילה, הוכחה כלא נכונה. היכולת שלנו ומרווח הביטחון שהשאירו מדינות אחרות שאומר, אנחנו מחזיקים מערכות תפוסות בממוצע של 75%-80% כי אנחנו יודעים שעלול לקרות אירוע שבו פתאום יש עומס על המערכות. אצלנו אין שום מרווח ולכן מדינת ישראל כבר שילמה למעלה מ-100 מיליארד שקלים כתוצאה מחוסר היכולת של המערכת להיערך לאירוע כזה. הצורך של מערכת הבריאות הוא לאפשר קיום של משק בריאות עם מערכת בריאות שיודעת להתמודד עם מגפות. הסיבה שאנחנו מוצאים את עצמנו סוגרים פעם אחר פעם היא כזאת כי יש את הלחץ שמערכת הבריאות לא תעמוד בזה. אני מבקש לצרף את ירין חדיד, מנהלת מעבדה, שתשתף אותנו מה קורה אצלה. דיברת גם בדיון הקודם. אני מדברת מהשטח. חזרנו מהשביתה אבל עדיין לא ראינו שום הסכם ועדיין אנחנו לא יודעים מה יקרה איתנו. העובדים חווים סוג של תסכול מסוים. נכון שאמרו שיש תוספת אבל עד היום אנחנו לא יודעים מה כל אחד יקבל. האם יחזירו לנו את ימי השביתה ומי משלם על הימים האלה? גם את זה אנחנו עוד לא יודעים. אם נחזור לקורונה, אז לדוגמה, אצלנו בבית החולים חייבו אותנו עכשיו להוריד מהמעבדות שלנו לפחות שני עובדים כדי לתגבר את המעבדה של קורונה. עם כל העומס שיש לנו, אנחנו גם צריכים לתת מהעובדים שלנו כדי לקדם את המעבדה של הקורונה. עוד לא התחלנו עם החורף. יכול להיות שבחורף יגידו להוריד חצי מהמעבדה לקורונה. אז אנחנו באמת רוצים תשובות במיידי כדי לדעת איך להתקדם בעתיד הקרוב וגם בעתיד הרחוק. אנחנו חייבים תשובות לכל השאלות של העובדים והעובדות במעבדות. תודה. אני רוצה לשמוע מקופות החולים. ד"ר סיגלית מודחי מקופת חולים כללית. מה קורה אצלכם? היא לא נמצאת. שלומית נטר מקופת חולים מאוחדת. אני מנהלת מחלקת פיתוח ארגוני בקופת חולים מאוחדת. אני מאוד מתחברת לדברים שנאמרו. אני יכולה להגיד שאצלנו במעבדות יש 130 עובדים. בתקופת הקורונה גייסנו הרבה עובדי מעבדות נוספים. עשינו סקר וראינו שמבחינת השחיקה את העבודה של עובדי המעבדות. אנחנו כרגע בכל מיני פעילויות על-מנת לחזק ולתת חוסן יותר משמעותי לעובדים. מתוך חמישה מנהלי מחלקות יש לנו 4 נשים. אנחנו יכולים להעיד שאצלנו גם המנכ"לית היא אישה. כלומר, המקום של נשים היא מאוד משמעותית במאוחדת. אנחנו מתחברים לכל הדברים שנאמרו פה מבחינת הפערים בשכר והקשיים. גם אנחנו ממתינים לשינוי בעניין הזה. אתם גם סובלים מהזליגה למעבדות הפרטיות? בהחלט. תוכלי לפרט במספרים? אני לא יכולה לתת מספרים מדויקים. אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו חווים זה את הקושי בגיוס בגלל מה שקורה בשוק הפרטי. גם התחושות המורכבות של העובדים שבחוץ מרוויחים יותר הן לא פשוטות. אסתר, את רוצה מילה לפני שאני מסכם? אני חייבת להגיד שאני לא מצליחה להבין למה דברים לא זזים. כולם יודעים שיש בעיה ושהחורף בפתח. לא ראיתי שיש איזה מפגש או ישיבה רצינית, חוץ מוועדות הכנסת למיניהן. אני חייבת להגיד כל הכבוד למפלגה שלכם שבאמת מנסה כל הזמן להתריע על המצב. אני לא רואה שיש איזה צוות שאומר בואו נחשוב יחד איך להיערך לחורף ואיך נעבור את החורף. הצעתי עכשיו לאור. אנחנו מדברים בינינו כל הזמן אבל אנחנו מדברים בדרג הנמוך. אין דרג רוחבי שצריך להחליט. זרקו כל-כך הרבה כסף על מעבדות פרטיות. דרך אגב, אני לא רואה שהן פתרו את הבעיה כי לפני שבוע היו 56,000 דגימות. המעבדות הציבוריות עשו למעלה מ-30,000 ויש 16,000 דגימות בפיגור. אני לא ראיתי שהמעבדה הפרטיות הזאת שהבטיחו שהיא עושה 30,000 דגימות ביום פתרה את הבעיה. אני לא רואה שיש חשיבה רוחבית והכנת תכנית ליום שחלילה קורה כך או אחרת. הכול נורא שטחי, כיבוי שריפות. אין הובלה של מאבק כנגד הקורונה. זאת תחושה אישית שלי וגם כאזרחית אני מרגישה את זה. תודה אסתר. אני רוצה לסכם את הדיון. ככותרת אני יכול להגיד שמה שאני מבין מהדיון הזה ומהדיון הקודם הוא שמשרד הבריאות ומשרד האוצר פשוט מפקירים את בריאות הציבור בזלזול שלהם בנושא היערכות המעבדות לחורף כשיש קורונה. יש פה פשוט עצימת עיניים, זריקת כספים לא לאן שצריך לכוון אותם

התנהלות של יהיה בסדר. זה תחום שהוא אולי הכי רגיש כי אי-אפשר יהיה לתת טיפול בכל תחום,

בלי עובדי המעבדה ובלי הבדיקות. תחשוב אילו היו מעצימים ומטפחים את המעבדות הקיימות שגם כך סובלות מהמשבר הזה, כמה זה היה טוב במקום לפתח את התחרות הזאת. עבודת המעבדות היא קריטית לא רק לעניין הקורונה והעומס פוגע גם ביכולת הגיוס של העובדים ונוגע בבריאות הציבור בכל התחום הרחב. לכן אנחנו קוראים שוב למשרד הבריאות והאוצר, יחד עם ארגון העובדים של עובדי המעבדות, לייצר תכנית אופק לעובדי המעבדות אחרת אנחנו נראה קריסה ופגיעה בבריאות הציבור בכל התחומים ולא רק בתחום הקורונה. התכנית הזאת צריכה לכלול התחשבות גם בשיקולי העובדים, או יותר נכון העובדות, לגבי מקום העבודה שלהם שהוא מעבר לשכר. לצמצם את פער השכר בין המגזר הפרטי לציבורי. ברור לחלוטין שתמיד יהיה פער שכר כזה אבל גם לצמצם את העומס שלא מאפשר לעובדת כמעט לנהל חיי משפחה אם היא רוצה לעמוד בעומס הזה. אנחנו גם מבקשים ממשרד האוצר להיפגש יחד עם נציגות עובדות המעבדה על-מנת להרחיב את ההסכם לכלל עובדי המעבדה. כתוצאה מהקורונה, גם מי שלא עושה בדיקות קורונה, העומס עליו הופך גדול יותר. לכן יש חשיבות לנושא הזה. אני חושב שבתוך התקציבים האלה אפשר לייצר מצב שבו העובדות המסורות האלה שעובדות מסביב לשעון ומוכנות לעבוד בשכר שהוא רבע מהשכר בשוק הפרטי ובשעות בהן לא עובדים בשוק הפרטי ועושות את זה מתוך תחושת שליחות אמיתית והבנה של חשיבות העבודה שלהן. לפחות שלא ירגישו כפראייריות שמשרד הבריאות והאוצר דורס בדרך כשהוא מעביר סכומי עתק לתחומים אחרים בלי שום חשיבה. כמובן דיון מעקב. אנחנו לא נזניח את הנושא הזה. אני אומר לכם, פעם אחר פעם, את הטיפות האלה שחודרות את הסלע, אנחנו בסוף נבקיע. תודה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:55.